אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה), התשפ"ג- 2023. את מקריאה ואחר כך מאשרים ומסיימים?

צריך להצביע. בדרך כלל המשרד או הגוף הממשלתי מציג. הצעת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה),

רשות ניירות ערך. ראיתי שאביגיל נתנה הסבר יותר טוב משלי ולכן אני רק אומר שזה רק חלק מ-12 תקנות מקבילות. 11 העברנו כבר בוועדה מקבילה, בוועדת הכספים, ומספר 12 נמצאת כאן. אורית תעשה עבודה יותר טובה ממני והיא תסביר. מדובר כאן רק על חברות הדירוג. מדובר בהפחתה של 30 אחוזים מהאגרה השנתית של חברות הדירוג וביטול של הוראת השעה הקיימת. יש הוראת שעה שהעברנו ב-2021 שתקפה גם השנה, עד 2023. בגלל שאנחנו מבקשים גם להגדיל את שיעור ההפחתה וגם להאריך את משך הוראת השעה, הטכניקה המשפטית שנקטנו בה היא ביטול הוראת השעה הקיימת וקביעת הוראת שעה חדשה. נעבור להקראה. תקנות הסדרת פעילות הדירוג בחברות האשראי (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי התשע"ד-2014, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לשנות הכספים 2023 ו-2024 יראו כאילו בתקנות הסדרת פעילות חברות דירוג אשראי התשע"ד-2014 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 26, בסופה נאמר: (ו)על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 70 אחוזים מן הסכום המפורט בה כפי שהשתנה לפי תקנה 27 ביום השינוי בכל שנה מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים. הוראת שעה לשנת הכספים 2025 בשנת הכספים 2025 יראו כאילו בתקנות העיקריות, בתקנה 26, בסופה נאמר: (ו) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 85 אחוזים מן הסכום המפורט בה כפעי שהשתנה לפי תקנה 27 ביום השינוי בכל שנה מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים. אני רק אסביר שיש כאן הבדל בין שנת 2023 ו-2024, שם שיעור ההפחתה יעמוד על 30 אחוזים לעומת 2025, שם שיעור ההפחתה יעמוד על 15

זה התיקון. חבר הכנסת עודה, אתה רוצה לומר משהו? כבוד היושב ראש, אני לא רוצה להפריע לכיוון של הדיון כי הוא נמצא בכיוון מאוד מחודד. אני באתי לדבר דווקא על הקשר בין בעיות האשראי בקרב האוכלוסייה הערבית לבין העלאת הפשיעה והשוק האפור. אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני אגרום להסטת הדיון ואני לא רוצה לעשות זאת. למישהו מהחברים כאן יש משהו להוסיף?

אנחנו נעבור להצבעה. אם חבר הכנסת יימנע, אנחנו נסיים את זה ותכף נדבר על הנושא אותו הצגת. מי בעד? 2. יש מתנגדים?

הצבעה אושר אושר פה אחד. נעבור לנושא השני, ביטול התקנות הקיימות. הצעת תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה),

התשפ"ג-2023 לפני שאת מקריאה אני רוצה להגיד לחבר הכנסת עודה שאנחנו בוועדת הכלכלה עם עיניים מאוד מאוד פקוחות לכל מה שהמגזר מעלה. אתמול ישבנו על נושא התחבורה, הכבישים והפרויקטים. לא הסתפקנו בישיבה ואנחנו ביקשנו מאחמד טיבי לרכז ארבעה,

שישה פרויקטים שהם הכי חשובים ואנחנו נעשה בחדר האחורי פגישה ספציפית לזה עם האנשים המוסמכים במשרד התחבורה. אני מסתפק בזה. גם בנושא הכלכלה לגבי האשראים, קיימנו כמה ישיבות על זה ואם צריך נעשה ישיבה ספציפית בנושא. תודה רבה לכם. אם חבר הכנסת עודה רוצה להיפגש איתנו, אנחנו נשמח להיפגש איתו. תודה. תקנות הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי התשע"ד-2014, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה. ביטול תקנות הסדרת פעילות חברות האשראי (הוראת שעה), התשפ"א-2021 בטלות. למישהו יש הערה נוספת?

מי בעד? 1. מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אושר פה אחד. תודה רבה לכם. נשמח להגיד תודה רבה על שהכנסתם את זה בלו"ז הצפוף של הוועדה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:35.